בוקר טוב לכולם, אני פותח את הישיבה בנושא: פניות ציבור בנושא: מערכת הגשת בקשות לזכאות לדרגה למעונות יום ומשפחתונים לשנה"ל תשפ"א